בוקר טוב, היום אנחנו נעסוק בעיקר בבני נוער, אבל ברשותכם,

דווקא אדבר על ביקור שקיימה הוועדה שלנו, יחד עם חבר הכנסת קלנר שהצטרף אלינו, זה היה בכפר איזון, מרתק, מסוג המקומות שאתה בא, כביכול לראות איך אתה יכול

כסביבה לחשיפה והשפעה על בני הנוער עצמם ואנחנו נשמע מבני הנוער עצמם, על הסיבות שגורמות לשימוש בקירבם, כפי שהם מעידים, התוצאות ומידת ההיקף של התופעה הזו,

לפחות בעולם שאנחנו חיים בו ושהמדינה שלנו,

נבחן מהם הכלים המתאימים והראויים להתפתחות בריאה שעלינו כחברה

גם שימוש בסיגריות רגילות ואלקטרוניות. מה שגורם לעלייה חדה בשימוש של בני נוער בדברים האלה, זה מאוד מאוד מסוכן. לא

לנסות להשריש את זה ברשת, היום לכל ילד קטן יש טלפון ביד, כל ילד נחשף לסמים ולאלכוהול ולעישון, כבר מגיל מאד מאד צעיר,

ברמה עירונית, ביחד עם מועצת הנוער. תודה, תודה רבה.

לפני שנעבור לקרן ממשרד החינוך שנמצאת פה איתנו, כרגיל,

מנהלת אגף תוכניות סיוע

התוכניות שלנו הן תוכניות התפתחותיות, מגיל היסודי שבכל שלב אנחנו עולים ועולים בתכנים שנכנסים, מה'-ו',

על אלכוהול ושוב, כשכל שכבת גיל,

מנקודת מבט אחרת, גם לוקחים

לא ממש קיים אצלם ובתוך הדבר הזה,

והמוזמנות המאוד גדולה לסיגריות אלקטרוניות, כל אלה משפיעים על הנוער ואנחנו צריכים במקביל לעבודה חינוכית שמוטלת על כתפי מערכת החינוך,

אנחנו צריכים לראות, מה אנחנו כמדינה עושים

אז קודם כל, מדובר בהתמכרות

תלוי בסוג החומר ספציפי,

התנהגותית הולכת יחד עם התנהגויות נוספות וגם חברתית, כחלק ממה שהטיבו פה לתאר,

תודה לך על הדברים, אם את רוצה לענות לו בבקשה.

שיש לנו תוכנית מערכתית בנושא של טיפול בכל הסיפור של רשתות וטלפונים חכמים, בתוך תוכנית הכוחות שבדרך, יש פרקים לכל שכבת גיל שעוסקת בנושא של איך אנחנו, קודם כל, מבינים את היתרונות של הרשתות, יש בזה גם הרבה דברים

במקרה דיברתם עכשיו על סמים, אז במקרה הצורך,

בעניין, אני אף פעם לא הסתרתי, כאשר קיבלתי את המינוי,

אני שמרן מטבעי, אבל יש נורמליזציה של כל דבר, כאשר ידידי סימון מדבר על עכשיו,

אם קצת להתייחס לדברים שנאמרו לפני כן, אני חושב המניעה צריכה להיות בבית, לא יכול להיות ילד בכיתה א', אפילו יש כאלה בגנים, צריך להסתובב עם פלפון, אני יש לי בת שאוטוטו חוגגת בת מצווה, אין לה פלפון.

והיא מדברת איתך? מדברת, זה

אני רוצה לומר שעכשיו הנושא של התמכרויות,

בתוך הרפואה הראשונית ורפואת ילדים, אני חושבת שפה אולי, נוכל לזהות,

בנוסף לכל הסיבות שכבר נאמרו, אני לא אחזור על

החליטו בממשלה על תוכנית הקמת מתקנים, השקיעו 15 מיליארד יורו והקימו בכל יישוב,

בכל עיר, אלפי מתקני ספורט

דרך יחידות והיום אנחנו עסוקים בבניית יחידות,

כי כמו שאנחנו יודעים, התמכרויות, מעבר לזה זה גם הרבה פעמים סימפטום והעניין של אחרי שאנחנו מאתרים

אנחנו מפעילים תוכנית התערבות ימית לנוער בסיכון, לזכר זיו לוי, זכרונו לברכה.

יש לנו 2,500 נערים ונערות, אנחנו עובדים, גם עם

אנחנו פועלים בתוך המסגרות הפורמליות, במטרה לתת פעילות בלתי פורמלית, מניעתית וגם טיפולית ובעיקר מניעתית, לאוכלוסיות שלא מקבלות את זה. במסמך ששלחתי, מצוטט מאמר של פרופסור הראל פיש שגם הוזמן פה לוועדה,

זו באמת עמותה מדהימה. כן, מזל שלמדתי לשחות. לא צריך, יש אפודות. יפה, אז חבל שלמדתי, הייתי חוסך,

יוזמה ברוכה ואני שמח שחבר הכנסת דוידסון פה נרתם, כמובן שאנחנו נשמח גם כן לסייע. משיח לא בא, אבל זכות הדיבור לדוקטור

המהות, באמת, דיברתם על העניין הזה של טלגרם ואיך הסמים שם נגישים, אנחנו רואים את זה, בלי יכולות סייבר אמיתיות,

עכשיו, משרד הבריאות, אנחנו מודעים לכך שחלק מהחומרים האלה ואני מדבר במיוחד בזמן

או כל מיני דברים כאלה,

היא פשוט מטורפת, כי אם אני עכשיו יכולה לעבור ברחוב, אני אפילו לא צריכה שישלחו לי

להכניס אותו באמת, גם לנושא של המניעה, כי בני נוער, יותר לבני נוער, ממבוגרים.

תישארי איתנו רגע, לפני שאנחנו עוברים לנציג שיקבל פה את השאלה המתבקשת,

זה הרבה פעמים יושב גם על כאב ועל פתרון של מצוקות. אני חייבת להגיד שהרבה פעמים דיברת על הבית,

איך פועלים ומה עושים וגם את איסור עישון ובוודאי איסור שתייה בגבולות בית הספר ומה קורה עם נער שנתפס מעשן,

פעם אחת, פן ענישתי משמעתי ופעם שנייה, באמת, לנסות ולברר עם הילד, מה הסיבה ולהפנות לטיפול בקהילה.

תודה, נמשיך.

אני לא חושב שראוי להפיל את הכול על משרד החינוך, אני לא חושב, אחד,

עדיין,

מה כוונתך לנואש? אתה יודע מה,

מנהלי המסגרות, הרווחה שפונים אליי, נואשים. אז יכול להיות שהם מחפשים תקציבים,

עוד פעם זה - - - אבל זה גם קיים,

אמרת נכון קודם, זה לא התחום שלי הסייבר, אני קצין הדרכה של ויש לי כמה דברים לומר פה, נגעתם בדברים הבאמת, הבסיסיים והנכונים, שזה תחום המניעה שבמניעה, ניתן לעשות המון, כן,

משטרת ישראל היא בעצם, התחנה הסופית שהקטין מגיע אליה, שכבר אנחנו יודעים,

היום כבר כמעט לא ניתן לעשות עם זה כלום, כי אנחנו לא פותחים לו גם תיק פלילי,

זה בעיה.

מגיע לקטין

יש המון התערבויות שאפשר להגיד, התוכניות האלו אכן יעילות, למניעת סיכון. בסופו של דבר, אני חושב

אני אסביר לך רגע על איסלנד, אני מכיר מצוין את התוכנית הזאתי,

של הנערים והנערות שאנחנו שומעים אותם, זה ממש נאמר לפני חודש וחצי. "לא מבינים אותנו מספיק ולא מה שעובר עלינו" ויש ייאוש גדול בין בני נוער ושמענו מהם עוד הרבה, גם על דברים שעלו פה, גם מהלחץ מהלימודים ובעיות במשפחה וכל זה היה

שוב,

חייבים לעשות את זה ביחד עם הנוער. אז תודה רבה,

שאנחנו לא יודעים הכול.

אבל גם הרווחה צריכים לדעת את זה, כי אני דיברתי עם מרגי מספר פעמים, אני מקווה שזה

כי זה חינם,

זה רשת עם שני עמודים, היו צריכים לשים רק פרוז'קטורים ובנו שמה, מאות מגרשי פוצ'יבולי,

אתה נוסע היום, היום זה כבר בכל ארצות הברית ואתה מגיע בקיץ, בערבים,

קודם כל, אני רוצה מאוד מאוד לשבח את מי שכתבו את המסמך של מועצת התלמידים והנוער הארצית, באמת, ניתוח מאוד

נו לא- כי לפעמים יש נטייה לעשות משהו לא מודע ואז נזכרים במירכאות שיש גם חברה חרדית ויש חברה עברית ושיש עוד חברות וצריך באמת, לזכור מלכתחילה פה, את כולם ולתת מענה לכולם.

לגבי כל סוגי הסמים, השפעותיהם והסיכונים הנובעים מהם. אז תודה ואני מקווה באמת שהדברים ייושמו. זה דעת הלגליזציה, מה שאני מבין, בין השורות. לא,

זה משרד המשפטים ומשרד החינוך?

אי אפשר לנהל נושא כזה, בלי להתייחס לתרבות,

שיש שיח ציבורי תומך,

סמים זה חלק מההוויה האנושית,

אנחנו צריכים לעצב את התרבות שלנו, להשפיע עליה ואת זה צריך לעשות ומשרד

אני אוהב לראות את זה וניסיון להעביר את השיח לידי

כי כל נער בסיכוי היום ויש לו התמודדויות,

בואו נציל אותם לפני, אנחנו משקיעים מיליונים,

כאילו זה ממש כואב ואני קורא לכאן,

מייעץ להקים פורומים, כמו שידידי דיבר קודם, בתוך כל

בי.טי והתחום ההוליסטי ומה שאמרת על שמחה ומה שאמרת על פלסטר,

יש לכולנו פלסטר והחברים שלי, אתם מדברים איתי על סמים, מה עם רטלין?

באור יהודה, אתם יודעים למה? כי כואב להם הלב, כי הם בורחים, ממה הם

אוקי, תודה רבה.

אני מתנצל על העיכוב, הייתי בדיון אחר ושמעתי, הדברים פה מאוד חשובים, גם באופן אישי וגם באופן

גם הורים משתמשים בקנאביס ובוא נגיד שזה לא לגלי, אבל זה חצי לגלי כרגע ואנחנו בהחלט,

איך להעביר מסר כזה שאני כהורה, מותר לי לעשות משהו שאתה

לא לבתי הספר,

לתנועות הנוער ולארגוני הנוער, שיצברו שם את אמון הנוער ויצרו איתם את הקשר האישי, רק לאחר

מה קורה עם התוכנית,

אבל זה תוכנית של מגרשים מוארים שאני בניתי אותה והיא תוכנית שמתחברת יחד עם ה- זה במשרד החינוך עכשיו, הרי יש את